בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. נר רביעי של חנוכה.

המשך הדיון,

וחלקנו התעוררו לבשורה הזאת. יש ממשלה בישראל בעז"ה. ראש הממשלה הכריז: עלה בידו. שבוע הבא השבעה.